בוקר טוב, אני פותח את הישיבה,

זה לא לוח הזמנים שלי, אני עמדתי בלוחות הזמנים שלי - - - אולי תספר לנו איך היה,

מאחר ואני לא מאלה שמדליפים משיחות סגורות,

לא כהדלפה ממה שהיה בישיבה,

לא הדלפה, מה העניין, מה ההתרשמות? אני לא אומר

אמרתי את זה גם במקומות אחרים ואמרתי,

הממשלה. יעקב, אני רוצה לשיר את השיר: זה הזמן להתעורר. אתה מכיר את השיר? אתה לא מכיר את השירים האלה?

יש לך משהו של מרדכי בן-דוד

חשבתי להביא את הנושא לדיון כאן בוועדה שהיא הוועדה

לנושא. אני מאוד שמחה שהצטרפו אליי להצעה גם חברי הכנסת אלי אבידר ובצלאל

דיברתי גם עם ניסנקורן והצעתי לו לעשות אותו הדבר ראיתי בוועדות שרים האחרונות, שהן כמעט ולא מעבירות בכלל לאופוזיציה

כנראה גם

אבל על מה שאתם מדברים, על תקנות של בתי משפט לשעת חירום, גם בגלל שזה לשעת חירום, אני חושבת

רק על תקנות לשעת חירום זה היה או בכלל? רק לגבי תקנות לשעת חירום בחקיקה ראשית. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, שהממשלה התחייבה לבחון את הדבר הזה בכל מקרה בטווח של החודשים

אני אגב לא מקבלת את הטיעון הזה שהממשלה תחליט ואנחנו נאשרר.

אני מסכים אתך. אלה המקרים היחידים,

אבל כנראה שלא תהיה לנו ברירה בחוקים שהם חירום.

לכן אני מתפלא,

זה לא קשור לבג"ץ.

לפקח, לבדוק את השיקולים,

אלא גם שאר בתי הדין הדתיים, כמו שהוזכר פה. בית הדין השרעי לא צריך להגיע, רק ספיישל מיוחד בשביל בתי הדין

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, בבקשה.

שומעים. הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, עו"ד דין שטרן,

אבל העניין הוא לא רק אם התקנות יאושרו על ידי ועדת החוקה, או

זאת לא הסמכות לעגן בה סמכות כל כך מרחיקת לכת לסגור את בתי המשפט.

שהוא הרבה יותר חמור מהגל הראשון, בתי המשפט מתפקדים תחת מגבלות ותחת הוראות משרד הבריאות, אבל הדיונים נמשכים

העין הציבורית לפעמים גם נותנת אמון באנשים בסופו של יום.

אני אמשיך את מה שהיושב-ראש אמר, שירי, יש משהו שהוא קצת בעייתי בטיעון שלך, כי בסוף הממשלה הגיעה לוועדה

אני מקווה שיגיעו עם סיכומים והחלטות ולא עם שיחות. אני מאוד מקווה, אני אעביר את המסר שזאת הציפייה, זה ברור לנו שזאת הציפייה ונשתדל לעשות כמיטב יכולתנו בעניין. בבקשה ממך. ולגבי העניין עצמו של הדיון שלנו עכשיו, אמרה חברת הכנסת קארין אלהרר, והייתה תמימות

איפה מפורסמות התקנות האלה, איפה רואים אותן? התקנות מפורסמות באתר של משרד המשפטים, יש פירוט של השינויים בתקנות. כי הייתה כאן קודם

שהסיבה שזה לא מגיע לוועדה, החשש שאם זה יגיע לוועדה, ייקח שלוש שנים עד שזה

והיא למעשה הייתה בעיקרה תיקוני נוסח. כשהיינו צעירים ויפים. זו אחת הסיבות שנחוצה כל-כך הרפורמה הנוכחית. אני רק אציין שיש עניינים בסדרי דין שלפי חוק בתי המשפט חובה לעבור דרך ועדת החוקה. אני מציע, כמו שאמר יואב, שאנחנו נקיים דיון בלי מסקנות.

לא דיון לצורך קביעת החלטה אלא לצורך סיעור מוחות וידע, לקבל מה היה שם. לאחר מכן, התובנות האלה אולי יביאו משהו, אולי לא.

לא קרה כלום, ואם כן, אולי זה יהיה לטובת העניין. אני נועל את הישיבה, אני מציע לנסות לקבל תשובות מהירות יותר לגבי הנושא שהעלתה חברת הכנסת קארין אלהרר.

קארין כבר הביעה את כוונתה להגיש הצעת חוק ואנחנו נתמוך בה. תודה רבה, יום טוב לכולם ובשורות טובות.

בשעה 12:01.